אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. אני שמחה לארח את חבר הכנסת יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך לשעבר. אנחנו היום נדון בהצעת חוק סייעות במוסדות חינוך,

זאת המשמעות של הסדרת עיסוק. זה חל גם על מי שעכשיו רוצה לגשת ולהתמודד כסייעת וגם לפי הוראות המעבר שייקבעו, גם על מי שהיום נמצא בעולם הזה, וצריך לעשות פה גם את ההבחנות מה נכון לדרוש ממי שכבר היום עוסקת כסייעת או כתומכת הוראה. יש גם הרבה מונחים, גם בזה בטח נדון, משלבת.

הן לא חידוש,

לא נאכפות, אין פיקוח עליהן ובעצם אין נתונים מי עומד בדרישות ומי לא וכמה יש, כי אף אחד לא מרכז את זה. אוקיי. נמצאת איתנו גם

בניגוד לסייעות בכיתות, סייעות בגנים, סייעות של החינוך המיוחד

יש קושי מאוד גדול בחינוך הרגיל. אתם בעצם לא רוצים שהצעת החוק הזאת תכלול סייעות רפואיות. סייעת לתלמיד עם צרכים רפואיים.

בשנים האחרונות. אם אתם מעבירים להם קורס של מספר ימים בעניין אלרגיות, בעניין הפרעות קשב וריכוז או לעניין חינוך

אני יכול לתאר לכם את המציאות.

חלק מהרשויות עושות להן את הקורס וחלק מהרשויות מחייבות את הסייעות בעצמן לעשות את

אנחנו צריכים לדעת לאן הולכים עם זה. מה עם ההכשרה הכללית של הסייעות? איך אתם רואים את זה?

זה רק ייצר את המדרג שדיברו עליו כאן

כי אנחנו חושבים שצריך לבדל - - - לא כתבנו מורה.

בבסיס אם אין לי את ההגדרה שהסייעת, אני רואה בה כחלק מהצוות

כלום.

אז בזה שעשיתי לה הכשרה, שאני מחייב בחוק לעשות הכשרה? שהיא משלמת עבורה גם,

על פניו תנאי הסף של כל סוג של סייעת, שהעבודה שלהן שונה, הם אותם תנאי סף. גם ההכשרה. אנחנו התחלנו מהלך עם משרד החינוך להכשרה או לבנות קורס של סייעות לגני

נכון להיום מדובר באלפים שחסרים, של עובדי סיוע במערכת החינוך. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא שמרכז השלטון המקומי במהלך השנה האחרונה פועל באופן מאוד אינטנסיבי כדי לנסות ולעשות שינוי במעמדן של הסייעות במערכת החינוך.

תיכף אדבר על הביקורת שמשומעת ביחס לנושא של ההכשרות, אי ביצוען,

הסף. גם בהיבט העקרוני של הסדרת עיסוק שצריכה להיעשות בחקיקה ראשית דווקא בגלל שאנחנו מדברים על זכות יסוד של חופש העיסוק, כשאת אומרת מי כן יכולה ומי לא יכולה

שבסוף התוצאה שלהם היא חד צדדית, שבה בשביל להיות סייעת במערכת החינוך, את נדרשת ל-X שנות לימוד, למערך הכשרות שספק מי מממן אותן, לעמידה בתנאים בסיסיים כדי שתוכלי להיכנס למערכת הזאת, ואחרי שעשית את כל הטוב הזה, את ממשיכה לקבל שכר

מחוקקים צהרונים, מעבירים תוכנית ממשלתית לקיום צהרונים. מבקשים שהסייעות ישתתפו וימשיכו לעבוד בשעות מאוד משמעותיות. מקיימים מסגרות קיץ, הסייעות צריכות לעבוד. אנחנו לא יכולים להמשיך להניח על הכתפיים שלהן או לייצר להן איזשהו מעמד פרופסיונלי מרשים בלי לשים בצידו תג מחיר, אז כל עוד

אפשר לשלם, להביא שלוש מורות לכיתה, זה יהיה מצוין. שני מורים, שלושה, ארבעה מכל המגזרים. מקביל לאם אין לחם, תאכלו עוגות. קטונתי, אבל אני מדבר על מי שמשלם. אם יש עוגות למארי אנטואנט, שלא תציע לי בורקס. אם למשרד החינוך יש את המורים, אז שלא יציעו סייעות. זהו, תודה. אם אפשר רק לבקש את ההערות הפרטניות להעביר גם בכתב. אם זה הערות לסעיפים ספציפיים בהצעת החוק, להעביר לנו גם בכתב.

אנחנו נעבור למשרד האוצר, בבקשה. אני מאגף השכר במשרד האוצר. אנחנו מבינים שנושא השכר הוא למעשה מחוץ להחלטה כי זו ההסכמה הממשלתית, אבל אני בכל זאת אתייחס לדברים שנאמרו. אם אפשר גם בהתייחסות שלך, אם את מכירה את העבודה של הסייעות. כן, אני אתייחס. מתנהל בימים האלה משא ומתן בין ההסתדרות הכללית החדשה, מרכז השלטון המקומי, לא הגברות שיושבות כאן אלא מישהי אחרת מטעם מרכז שלטון מקומי, וכמובן גם בהשתתפות שלנו לגבי שיפור תנאי השכר וההעסקה של הסייעות. מטבע הדברים, משא ומתן, בסוף הוא מבשיל ויש לו פירות, אבל זה עוד צפוי לקחת זמן. לגבי הנושא של חוזה אישי. שאלתם כאן האם ניתן להעסיק בחוזה אישי סייעת. כיום ההסכמים הקיבוציים שהצדדים להם זו ההסתדרות הכללית החדשה מצד אחד, ומרכז השלטון המקומי מהצד השני, הסכימו ביניהם על מכסה של בעלי חוזים אישיים,

המגבלה נובעת מהסכם קיבוצי. כשייפתח ההסכם הקיבוצי, אפשר בהחלט לדון עליו אם מרכז שלטון מקומי ונציגיו המוסמכים מוצאים לנכון להביא בפני ההסתדרות הצעה להגדלת מספר החוזים האישיים, כך שניתן יהיה להעסיק סייעות בהתקשרות יחידה. אנחנו כמובן לא נתנגד. בטח שהם לא יתנגדו. עם אותו כסף בחוזה אישי על חשבון הרשות, למה שיתנגדו? תתפלאי לשמוע, בכל זאת הם מתנגדים. לא, אנחנו לא מתנגדים. לא האגף שלך, משרד הפנים.

אנחנו לא מתנגדים לעוד איזשהו פרט עובדתי שניתן פה לחברי הוועדה, נתון שגוי. דמי החלפת גננת הועלו החל מחודש אפריל ל-200 שקלים בעקבות הסכמה קיבוצית בין מרכז שלטון מקומי להסתדרות הכללית החדשה, ויתר הדברים, כרגע מתנהל לגביהם משא ומתן. לגבי המשא ומתן, שאלת הבהרה. באיזה מסגרת? זה משהו שמחייב להגיע בסוף לאיזה נקודת קצה?

לגבי שכר הסייעת, אתם בהבנה שצריך לשפר ועכשיו זה על האיך והכמה? התשובה חיובית, אבל משא ומתן מטבע הדברים הוא חסוי. אני אחדד משהו שאני רוצה אולי לנבור בו טיפה יותר מבחינת האוצר. אנחנו אמורים לקיים מחר דיון בעניין המחסור ודיוני השכר וכו'. אחד הדברים שבעצם יעלה זה העניין של המשא ומתן הפרטני כלפי קבוצות מסוימות, והשאלה פה היא האם מתנהל מול ההסתדרות סוג של משא ומתן כוללני לגבי כולם כפי שנענינו כאן בוועדה במספר דיונים כאשר שאלנו למשל האם מתקיים משא ומתן ספציפית לעניין הקב"סים או ספציפית לעניין המנהלים, ונענינו פעם אחר פעם שלא. השאלה פה היא האם הדיון על הסייעות כן מתקיים בנפרד או שהוא לא מתקיים בגלל שהוא בעצם כרגע לא קשור למשרד החינוך או להסתדרות אלא מתקיים בעצם בהסתדרות הכללית, ואותם עדיין לא פותחים, את הסכמי השכר מולם. הדיון כרגע עוסק בסוגים רבים של סייעות שמועסקות על ידי המעסיקים. בתוך הסכמי השכר הנוכחיים? כן. זאת אומרת שהם מיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית החדשה. נכון. סוגי הסייעות שמיוצגות על ידי ההסתדרות הכללית החדשה ושמועסקות על ידי רשויות מקומיות, שזה הצד השני להסכם. יש סוגים שלא נכללים בתוך המשא ומתן של סייעות?

אלה שמיוצגים על ידי אלה, ואלה שמועסקים על ידי אלה. יש מישהו שלא נכנס?

עו"ד בלשכה המשפטית, אגף שכר. אנחנו לא יודעים להתחייב היום כשייצא הסכם קיבוצי, כל אותן סייעות יקבלו את אותם תגמולים, אבל אני לא יודעת שסוג מסוים כרגע מוחרג באופן מוחלט מהמשא ומתן.

בתוך המשא ומתן מתקיים משא ומתן ספציפי לעניין הסייעות. סייעות שלטון מקומי. אני אשמח להתייחס להצעת החוק כפי שהיא כרגע עם ההסכמה להחרגת נושא השכר. אנחנו נרצה להתייחס לנושא של תיאור התפקיד. לטעמנו תיאור תפקיד הוא נושא שנכון שתהיה בו מידה מסוימת של גמישות, כי ככל שבעתיד חלים שינויים, נניח תהיה תוכנית חדשה לאוריינות בתחום המחשבים החל מהגילאים של הגיל הרך. אם בחקיקה תהיה כתובה רשימה סגורה ומאוד מוגדרת, הגמישות - - - תתפלאי לשמוע שיש לך מחוקק שמבין. בחקיקה זה יותר מגביל. אנחנו מכירים את זה. חקיקה ראשית זה מגביל יותר. יש כאלו שרוצים חקיקה ראשית. לעיתים זה מגביל ומייצר חוסר גמישות. למרות שאנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לחוקק בחקיקת משנה, דוגמה סיפות. עד שמשרד החינוך יתקין תקנות, יפעלו לפי אותה תוספת. זה דברים שנעשו בהמון חוקים ועל ידי כך לפתור את זה וכן להתייחס לזה בחקיקה ראשית, אבל משרד החינוך, ברגע שהוא יביא תקנות משנה ונאשר אותן כאן בוועדה, הן למעשה יוחלפו. העמדה שלנו כאן היא עקרונית במובן הזה שיש פררוגטיבה ניהולית למעסיק למעשה לבוא ולהגיד לאותה סייעת, אני צריך שתעשי 3,

1, ואפשר לדון על התמורה. אנחנו הבאנו את הפרק הרלוונטי לסייעות גן לצורך העניין, מחוקת העבודה. יש פה רשימה מאוד ארוכה של תפקידיה של הסייעת. בחוק אנחנו רואים שלושה, במובן הזה שהפער בין מה שהחוק מתאר לנו לבין התפקיד היום של סייעת לפי חוקת העבודה, הוא עצום. ברור לנו. לא יורדים לרזולוציה הזו. אבל החוק כן ירד לרזולוציה הזו. זה שלב מקדמי. גם אפשר בסעיפים להשאיר אפשרות לתפקידים נוספים שייקבעו בכל מיני דרכים. זה דבר מקובל. כשנדון בסעיפים עצמם בנוסח, אז ניתן לזה ביטוי.

הערות והצעות בכתב נשמח לקבל, אבל ההערה עצמה ברורה. דבר אחרון שנרצה להגיד לעניין ההכשרות. מוצע כמובן לשקול גם את העיתוי בשים לב שזה כרגע מקצוע שנמצא במחסור. תצטרכו לתת את הדעת מה קורה על קיימות שכן יעמדו או לא יעמדו בתנאי הסף החדשים שייקבעו וגם על העיתוי של ההחלה, כי כרגע אם שמים תנאי סף גדולים ומכילים את זה מיידית, זה עשוי להגביר את המחסור.

עדיין לא הלכנו לתואר ראשון. זו כן שאלה חשובה. אם יש נתון פה למישהו לגבי מה היקף הסייעות היום שלמשל לא עומדות ב-12 שנות לימוד, שכבר היום זו דרישה. זה תנאי סף שקיים בחוקת העבודה של עובדי השלטון המקומי. סייעת חייבת לעמוד. האם זה מתקיים או לא מתקיים, אולי למרכז שלטון מקומי יש נתונים. זה אנחנו לא יודעים להגיד. אנחנו יודעים שלא מתקיים. סייעות גם מועסקות לא רק על ידי השלטון המקומי. אוקיי. הערות נוספות? הדוברת הבאה, ליטל רהב, סגנית ראש המועצה בדרום השרון, נמצאת איתנו בזום. היא גם ביקשה להוסיף מילה. נעים מאוד ותודה רבה גם על ההזדמנות להיות כאן ולדבר. נמצאת איתי גם מיכל לוי שהיא מנהלת מחלקת גני הילדים אצלנו. אני רוצה קודם כל לחזק את הדוברות של מרכז השלטון המקומי וגם את הדובר של אלו"ט. ממש מחבקת כל מילה. חשוב לי גם להעיר הערה קטנה. הייתי מצפה שבדיון כזה על הצעת חוק כזאת, שמשרד החינוך יגיע לדיון הזה כשהוא מחבק את הצעת החוק ומעבה אותה. שהוא מכניס ויוצק לתוכה תכנים פדגוגיים. שהוא לוקח את הסעיף שמדבר על הכשרה ופותח אותו,

מה שלא הרגשתי שקורה כאן בדיון הזה וזה קצת חבל. רציתי בבקשה רק להציף איזשהו קושי שמתייחס ספציפית למועצות אזוריות, מה שלא עלה כאן בדיון. במועצה אזורית המרחקים בין היישובים שלנו הם מאוד גדולים. התחבורה הציבורית, מי שלא יודע, היא כמעט ולא קיימת. זה אוטובוס שנכנס ליישוב, אם בכלל הוא נכנס לתוך היישוב, פעם ביום. הדבר הזה מקשה מאוד בתהליכי הגיוס לכל הנושא של סייעות. זה לא משתלם להן להגיע לעבוד ביישובים במועצה אזורית. אין להן את הניידות הזמינה שיש להן בעיר. התחרות בינינו לבין הערים שהן בעצם מסביב למועצה האזורית היא מאוד גדולה, ובסוף ההעדפה שלהן היא ללכת לאותן ערים. אנחנו נמצאים כל יום במלחמה יום-יומית על הדבר הזה. יש לנו פה איזשהו פיילוט שעכשיו אנחנו רוצים לעשות וחשוב לי להציע אותו כי אולי זה ייתן פה גם את הפתרון ולא רק את הקושי, ברמה היותר גבוהה. מישהו פה אמר מקודם שהסייעות צריכות להיות תחת משרד החינוך. אני מאוד תומכת באמירה הזו. יש מאגר גדול של סייעות, של תומכות למידה, של תומכי למידה שהם בתוך מאגר ממוחשב, שאנחנו יודעים מאיפה הן מגיעות או מאיפה הם מגיעים, מה היכולות שלהם, מה הרצון שלהם, איפה הן רוצות ורוצים לעבוד, באיזה ערים, באיזה מסגרת של שעות, מה ההכשרות שלהם, אם הן הכשרות גם רפואיות או רק פדגוגיות, ואפשר לבצע תהליכי גיוס שהם יותר ממוקדים, ולחלוק בכוח האדם הזה בין הרשויות, ואז לייצר באמת, מישהי שיכולה לעבוד חצי שבוע בבוקר כמלווה בהסעה בחינוך המיוחד ובמהלך היום עם אותו ילד בתוך הגן. אפשר כן להרחיב את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא יותר ממוסד, אבל רק כשזה נמצא תחת משרד החינוך ולא כאשר כל רשות דואגת לעצמה. זה דבר אחד. דבר שני ואחרון שרציתי לומר זה שלא ראיתי פה באמת את ההתייחסות למלוות, שזה הדבר הכי פרוץ שקיים בחינוך המיוחד. יש היום מלוות שמגיעות לילדים בחינוך המיוחד, שמגיעות להסעה, הן לא דוברות את השפה של הילד, לא יודעות איך לתקשר איתו ולא מבינות מה הצורך של אותו ילד. יש לנו מגוון של קשיים. הצעת החוק הזו סובלת מקשיים רבים. להוסיף עכשיו גם את המלוות זה לקבור אותה. את צודקת מאה אחוז אבל זה לא הדיון.

אני בכל מקרה כן רוצה לחזק ולומר שהצעת החוק הזו חייבת להיות מגובה בהתייחסות לתגמול הכספי לתומכות למידה. אוקיי, תודה רבה לך, ליטל רהב, סגנית ראש המועצה של דרום השרון. משרד המשפטים, יונית אפרתי נמצאת איתנו? שלום, אני מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים. באמת מתוקף תפקידי אני אתייחס לסייעות לתלמידים עם מוגבלות זכאי שירותי חינוך מיוחד ולתלמידים עם צרכים רפואיים. ברור לכולנו חשיבות עבודת הסייעות ותוקף כך, חשיבות ההסדרה החוקית. מהפניות שמגיעות אלינו לנציבות עולה המחסור הגדול בסייעות. אנחנו רואים גם תלמידים שלא מגיעים ללימודים ביום שאין סייעת או כשאין להם בכלל סייעת ולכן באמת ברור מאוד חשיבות עבודת הסייעת וכמובן תפקידה כגורם מקצועי, חינוכי, ולכן צריך להסדיר את זה. שמענו כאן בדיון הרבה אמירות שמדגישות את החשיבות של ההסדרה בהיבטים של גם מי הוא הגורם המפקח, מי הוא הרגולטור, על מה הוא מפקח, מי בודק את איכות עבודת הסייעות, מי בודק את נוכחות הסייעות. יש לנו פה הרבה היבטים שהפיצולים הקיימים היום בעצם גורמים לעמימות או לקשיים בשטח. אמרו נכון מהשלטון המקומי. ללא הסדרת תנאי השכר אנחנו בעצם מטפלים נקודתית בנושא אחד נקודתי. המחסור הגדול נובע גם מתנאי השכר, זה ברור לכולנו, אני לא מחדשת כאן שום דבר, זה דיונים לאורך כל השנים, וללא התייחסות לתנאי השכר, ללא ההתייחסות לרכיבים השונים, אנחנו בעצם עושים רבע עבודה ולכן חשוב מאוד לקשור את הדברים יחד, חשוב מאוד לאשר את ההצעה כפוף להתקדמות שיפור תנאי השכר ואולי באמת לראות איך אנחנו מעגנים את שני התהליכים האלה יחד תוך כדי עבודת החקיקה על חוק הסייעות. הלוואי, רק שיהיה רצון טוב. אז אנחנו שומעים שרצון יש. אנחנו שומעים שעבודה יש. אנחנו שומעים גם שצריך עוד מישהו שייתן את עינו על מה התהליך וההסדרה שנעשית. אני רוצה קצת להתייחס לנושא של ההכשרה, שזה בעצם החלק העיקרי בהצעה וברור לכולנו שהיא חשובה ומהותית. אני רוצה להדגיש שחשוב כאן גם ההכשרה המקדימה בכניסה לתפקיד וגם ההכשרה וההשתלמות תוך כדי התפקיד, גם אם זה פרטני, גם כדי למנוע שחיקה, אז צריך להתייחס לשני ההיבטים האלה, וגם מי הוא הגורם המכשיר. סליחה, אני מרגיש קצת מובך, את יודעת למה? כי אני המחוקק. בגלל הפרקטיקה אני יודע שאם - - -, לא תקבל כלום, אבל אין ספק שזו הכוונה שלנו בסוף, אבל אני לא רוצה להפחיד את המשרדים הנוגעים בדבר. אגב, - - - של מעונות יום קבעו את זה. קבעו שיש דרישה לארבע שעות של הכשרה שוטפת בנוסף להכשרה הפדגוגית והטיפולית. את יודעת למה זה בסוף עבר? כי שם זה לא המדינה, זה הארגונים. את התעריף לכל ילד לא הגדילו בהתאם כי היה להם שוליים רחבים,

הם הבינו שאין להם ברירה. פה אנחנו יודעים שזה תקצוב ישיר של משרדי הממשלה ולכן הם קצת חוששים. העלו כאן בנוגע להכשרה, השלטון המקומי, סוגיה מאוד משמעותית, זה באמת על חשבון מי ובאיזה זמן. את רוצה לדעת מה כוונת המחוקק, מבחינתי? ודאי שהמדינה תצטרך לתקצב את זה. אני לא מצפה שהשלטון המקומי יכניס יד לכיס. זה מי מתקצב ומתי הסייעת עוברת את ההכשרה, האם אחרי שהיא סיימה יום עבודה? אנחנו בשלבים מקדמיים. אנחנו בשלב מקדמי אבל אני רוצה להזכיר לכולם, אין ספק שאנחנו יכולים לקבוע הוראות מעבר. אנחנו מבינים שיש 60,000 עובדות שיצטרכו לעבור בעצם את ההכשרה הזו. אין בעיה לקבוע הוראות מעבר החל מפטור למי שעובדת בתפקיד מספר שנים מסוים, שהוא רף של ניסיון שהוא שווה ערך להכשרה או לתת את ההכשרה לאלו שכבר עובדות מעל לשנה, בשנתיים הקרובות. יש המון דברים שניתן לעשות. יש מודלים שעשינו בגננות. אפשר לאמץ אותם. אנחנו יכולים כמובן להיות גמישים גם עם העניין הזה. עוד נקודה אחת משמעותית זה בנוגע לסייעות הרפואיות שבעינינו זה מהותי. תלמידים שלא מקבלים את הסיוע הרפואי, לעיתים לא מגיעים ללמוד. בהצעת חוק מוחרג החינוך המיוחד. אנחנו חושבים שזה לא נכון. תלמיד היום עם מוגבלות רפואית יכול ללמוד עם אותה מוגבלות רפואית, הוא יכול ללמוד בחינוך המשלב או בחינוך המיוחד. לא המוגבלות הרפואית היא זו שקובעת היכן ילמד אלא בחירת התלמיד והוריו, ולכן אותו מענה שהתלמיד מקבל בחינוך המיוחד, הוא צריך לקבל בשילוב, ואם כאן הוא מקבל אחות, אז שכאן הוא יקבל אחות, ואם כאן אותה מוגבלות רפואית מקבלת סייעת, היא יכולה לקבל סייעת. זה גם יכול להביא חיסכון במשאבים וגם יכול להביא למענה מותאם, ולכן בעינינו ההתייחסות צריכה להיות גם לתלמידי השילוב וגם לתלמידי החינוך המיוחד. תודה רבה. אני אתן לעוד שני דוברים ואנחנו נצטרך לסכם לבינתיים משום שזמננו תם. אני אתן את זכות הדיבור למי שטרם דיבר. אני אתן את זכות הדיבור כרגע לששי שדה מההסתדרות הלאומית. לאחר מכן רויטל אבו דגה מארגון ההורים. נמצאים אצלי ברשימה עו"ד אסנת זיו, עו"ד דיאנה בארון, מוריה וינדרבוים ואביבית ברקאי שגם נרשמו. אנחנו נתחיל את הדיון הבא עם הדוברים שלא הספיקו לדבר. ששי, בבקשה. תודה גבירתי, תודה על הדיון. דיון חשוב מאוד ולדעתי עצם הדיון עצמו משקף באמת את הבעיה של הסייעות. אין להם אבא ואימא. אנחנו ראינו פה שהצעת חוק כזאת רכה שכולם מבינים פה סביב השולחן שהיא נועדה באמת לעשות את המינימום שבמינימום. יש פה ויכוח מאוד גדול, אז מי האבא והאימא של הסייעות, השלטון המקומי או משרד החינוך?

הלוואי ואני הייתי, אולי זה היה נראה אחרת. לא אני, ההסתדרות הלאומית. מי באמת האבא והאימא שלהן? השלטון המקומי או משרד החינוך? בסוף בא משרד האוצר ומבטל. מסתבר שהם באמת בעלי הבית וקובעים כמעט את הכול. אנחנו רואים שבסייעות, אם אני אשקף לכם קצת את השטח, יש אנדרלמוסיה שלמה. אם אנחנו מדברים על הצעת החוק הזאת, הצעת החוק הזאת צריכה להיות הצהרה כלפי הסייעות עצמן שהנה, בא מישהו. מכיוון שיש פה ויכוחים סביב מי בעל הבית, באה כנסת ישראל, לקחה את הנושא לידיים שלה ומקדמת הצעת חוק שאין בה הרבה, היא מאוד רכה כמו שתיאר ידידי כאן, חבר הכנסת מרגי, היא להכניס את הרגל במשקוף, אבל היא הצהרה מאוד חשובה כלפי הסייעות. במילה על השכר כי זה נאמר כאן. זה לא הדיון אבל זה דובר כאן הרבה. בהחלט שאנחנו מסכימים. כולנו מבינים כאן סביב השולחן שחייב לשפר את השכר של הסייעות. אני אתן שתי דוגמאות. אני הגעתי לסגן הקודם בממונה על השכר, שחשב ששכר הסייעות הוא 8,000 שקל, והראיתי לו נתונים ששכר הסייעות בפועל נע בין 4,000 ל-5,000 שקל. זה המשכורת שלהן הייתה, אז גלי נורא התעצבנה אבל קל לא להכיר בזה. המשכורת של הסייעות היא בין 4,000 ל-5,000 שקל, אז בטח שתהיה נטישה. בגלל העסקה בחלקיות משרה. מה זה משנה למה? מי יבוא לעבוד בשכר כזה? עכשיו אני אגיד גם עוד משהו. קל מאוד לאפשר שכר כזה נמוך למקצועות שהם נשיים. אנחנו רואים את זה בקלדניות בבתי הדין, אנחנו רואים את זה בסייעות. דווקא במקצועות מובהקים שבהם מועסקות נשים, קל מאוד שהשכר יהיה נמוך. זה כאילו בסדר שנשים יהיו מועסקות בשכר נמוך. צריך לטפל בשכר שלהן מהר. אני מקווה מאוד שיעשו הפעם הסתדרות המעוף יחד עם השלטון המקומי ומשרד האוצר,

אנחנו נעקוב אחרי זה ואנחנו נוודא שבאמת זה יהיה טוב. שאלה שאני רוצה לשאול דווקא כאן את משרד האוצר. ברשויות שאנחנו יציגים, למה לא מאפשרים לנו לעשות הסכם שכר מקומי בשביל הסייעות האלה? אולי כי זה נוח לעשות הסכם כללי? היית דורש דמי שתיקה, גם אתה היית מקבל. בבקשה, הנה אתה ענית. אני לא רציתי להגיד את זה אבל זה בדיוק העניין. זה נוח מאוד שעובדים מול גורם אחד ואפשר לעשות מניפולציות כאלה ואחרות. תודה רבה. תודה רבה לך ששי שדה מההסתדרות הלאומית. רויטל אבו דגה מארגון ההורים נמצאת איתנו? צוהריים טובים, רויטל אבו דגה מהנהגת ההורים הארצית. אני מצטרפת להמון דברים כאן שכבר נאמרו ואני לא אחזור עליהם יותר מידי. כן חשוב לי להדגיש את העניין של הקשר בין ההורים והכשרה גם לעבודה עם ההורים. הסייעות צריכות את זה. זה צריך להיות חלק מהתהליך שלהן, וכמובן כל תהליך ההסדרה הזה, שימשיך להיות תוך כדי שיח איתנו והתייעצות איתנו. אנחנו פקטור די משמעותי בנושא. בסוף הילדים הם שלנו. אנחנו כל הזמן חוזרים ומדברים, זה גם עלה פה עכשיו, מי האבא והאימא. באמת אי אפשר להמשיך להשאיר את הסייעות ואת ההורים ואת כל מי שאיכשהו מחובר לזה, בלי גורם ברור שאליו פונים במקרה הצורך, שבו נעזרים. אולי באמת הגיע הזמן שמשרד החינוך ייקח את ההעסקה הזאת אליו לידיים שלו ויפסיק הפינג-פונג הקבוע הזה שאנחנו חווים אותו לאורך כל השנים. לגבי העניין הזה שרשות תוכל להעלות שכר לסייעות כדי לגייס אותן. אנחנו שמענו מקודם את חמי אומר בצורה מאוד ברורה וקשה כמה אנחנו כהורים נאלצים לשלם לסייעות מתחת לשולחן. אם אנחנו נגיע למצב שכל רשות תעשה מה שהיא רוצה, אז יהיו רשויות שבהן הילדים יזכו לכמה סייעות שצריך, סייעות איכותיות והכול, ויהיו מצבים של רשויות שאין להן מאיפה להוציא. זו חייבת להיות הסדרה ארצית. זהו, אני לא אחזור על דברים שאחרים כבר אמרו לפניי. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. אני רוצה לסכם. קודם כל בדיון הבא מי שלא דיבר עדיין, יקבל זכות דיבור ראשון ויוכל לומר את דבריו. מה שאני מציעה זה שכל גורם, אני מבקשת שתעבירו אליי התייחסות אישית לעניין הסעיפים, תוספת, הסרה, הורדה. אני אשב יחד עם חבר הכנסת מרגי ואנחנו נגיע לסוג של נוסח מוסכם. כמובן שאנחנו נשב יחד עם הגורמים המקצועיים במשרדים ונגיע לסיכומים והסכמות גם מולם. אנחנו כן רוצים לקדם את הצעת החוק ובמהירות. אנחנו רוצים שהיא תיכנס לתוקף. אנחנו מבינים את החשיבות שלה. כמובן אנחנו נשב גם עם השלטון המקומי. אל תדאגו, אנחנו לא נזניח אתכם. אנחנו גם כן נשב יחד אתכם כדי לנסות ולהגיע לנוסח מוסכם כולנו יחד. אנחנו כמובן מכינים אותו לקריאה ראשונה וזה יצטרך לעבור מספר שלבים, ולקראת קריאה שנייה ושלישית אנחנו ממש נעשה שולחנות עגולים כדי לשפר ולהיטיב את ההצעה ככל שניתן, כדי שחוקים אחרים שאנחנו מכירים שהיו בהם לא מעט כשלים, לא יחזרו על עצמם כאן בתוך הוועדה. אנחנו נרצה כבר להסתכל על הסעיפים ובגלל זה ביקשתי להעביר את כל ההערות. אני ומרגי נשב עם הגורמים במשרדים הרלוונטיים. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:56.